ועדת העבודה והרווחה בנושא שיקום בקהילה, דיור ומסגרות תעסוקה למתמודדי נפש. אני רוצה להגיד לחברי הכנסת משהו משפטי. כידוע, ישיבות הוועדה מוקלטות ומשודרות. הפרוטוקול וגם שידור הישיבה עתידים להתפרסם באתר הכנסת ובאינטרנט. בהתאם להוראות סעיף 120(ד) לתקנון הכנסת יש אפשרות לחסות פרטים מזהים של דוברים או דברים שנאמרו אם הדבר דרוש לשם הגנה על עניינו של קטין או חסר ישע, או אם פרסום הפרוטוקול יגרום נזק למוזמן לוועדה או לאדם אחר. לפיכך אבקש להודיע בפתח הישיבה: ככל שיעלה צורך או נתבקש, יימחקו מהפרוטוקול של הדיון פרטים מזהים של דוברים או חלקים מסוימים מתוך הפרוטוקול. אנחנו מבקשים לא להזכיר שמות ולא לזהות אנשים מבלי שנשאלה רשותם. אנחנו סומכים על השכל הישר של כל אחד מהאורחים ומהמשתתפים, שיידעו מה להגיד ומה לא להגיד. ברוכה הבאה לסגנית שר האוצר, חברת הכנסת וולדיגר, שמתעסקת רבות בנושא הזה. אנחנו נרצה לשמוע אותך בהמשך. אני רוצה לפתוח במשהו שנמצא עכשיו בכותרות לפני שאנחנו ניגשים לעניין שלשמו התכנסנו. התפרסם השבוע דוח העוני של הביטוח הלאומי. זה ריטואל קבוע בכל שנה, עושים השוואה, בכמה אחוזים הפער בין המעמדות עלה. חשבתי להביא לידיעת הציבור משהו שאנשים אולי לא כל כך חשבו עליו, למרות שאלו דברים גלויים וידועים. עיתונאי אחד אמר: אני גר באזור תל אביב צפון, ואני לא מכיר אף עני אחד. איך זה יכול להיות שאחד מתוך חמישה אנשים במדינת ישראל הוא עני? יותר מ-800,000 ילדים עניים, אני לא מכיר דבר כזה.

כי החלוקה בין העניים לעשירים היא חלוקה של פריפריה חברתית, שישנן אוכלוסיות שלא יודעים מה הן ולא רואים ממטר את האנשים האלה. ישנם אזורים, ערים ואוכלוסיות שבהם העוני גדול מאוד. יש נקודה אחת שיש לי עליה פתרון, ואני הצעתי את זה לפני הרבה שנים בהצעה לסדר-יום לכנסת. אני אגיד מה ההצעה אחרי שאני אגיד מה העיקרון. העיקרון הוא שבתעסוקה אדם שצריך לקבל משרה או עבודה, אסור לבחון אותו בשום דבר שמעבר להתמחות הספציפית במקצוע שאליו הוא נדרש.

אדם שרוצה להיות רופא, ברור לכולנו שלפני שהוא לא לומד רפואה ומביא תעודות שהוא רופא, הוא לא יכול להתעסק ברפואה. כך בכל תחום ותחום אפילו מי שרוצה להדביק בולים צריך להוכיח בדואר שהוא יודע להדביק בולים, ואם אין לו לשון, בימים עברו, הוא לא יכול להדביק בולים כי אז היינו שמים את הבול על הלשון.

אבל אי אפשר להפלות אדם בשכר או במשרה בגלל שאין לו השכלה כללית מה השפעת קרני התיש על קרני השמש בהרי ההימלאיה. זה מחקר שהוא יכול לקבל עליו תואר, אבל אין לזה שום רלוונטיות למשרה שלו. לכן הצעתי בכנסת הצעה לסדר-יום לדון על הצורך שכל עובד יצטרך להוכיח שהוא מומחה, או שהוא מוכשר, או שהוא קיבל הכשרה ספציפית לעבודתו, ולא שום דבר אחר. הגיע אז שר האוצר אני לא אגיד מי הוא היה אז בימים ההם עם שיירה, כל אנשי משרד האוצר וביקשו במליאה להסיר את הנושא מסדר-היום. ואז אמרתי להם: אתם מבינים הרי שאנשים שיש להם השכלה גבוהה מאוד למשל במדינה יהודית יש השכלה תורנית וזה לא מוכר בכלל. הם בורים ועמי הארצות.

אדם הכי חכם שיודע את כל מקצועות התורה, היהדות והעולם היהודי, וזה לא מוכר, רק מה שלומדים באוקספורד או בהרווארד או במקומות כאלה. ואז הוא התחייב בפניי ובפני המליאה שהוא יביא חוק להכיר בלימודים תורניים אקוויוולנטי ללימודים כלליים ולגבי השכלה כללית. כמובן שמאז עברו הרבה שנים וזה לא נעשה. ברגע שזה נוצר, אדם שלמד תורה או אדם שלא למד את המקצועות שלומדים באוניברסיטאות מלכתחילה לא יכול לקבל שום משרה, לא רק במגזר הציבורי, שזה יותר ממיליון משרות, גם הבנקים והמשק המסחרי אימצו את הדרישות לתארים אקדמיים בלתי רלוונטיים לעבודה, ואדם שאין לו את התואר האקדמי הלא רלוונטי לא יכול להתקבל בשום מקום. כך נוצרות אוכלוסיות שלמות אני לא יודע איך זה קורה במגזר הערבי, שלא יכולות להתפרנס אלא במגזר הפרטי, ובמגזר הפרטי, רק באלה שלא אימצו. הבאתי להם דוגמה אישה שעבדה כסגנית מנהלת, אפילו הגיעה להיות מנהלת, בסניף בנק מסוים. הייתה צריכה לעלות בדרגה, אמרו לה לא, אין לך תארים, יש לך רק תואר אקוויוולנטי. הבנק הפרטי הזה חייב לכללים? לא, אנחנו מאמצים את נציבות שירות המדינה. אני רוצה לומר שדיברתי עם נציב שירות המדינה דאז, לא נציב שירות המדינה דהיום, והסברתי לו את הנקודה והוא הבין את זה, אבל שום דבר לא נעשה. לכן אני מבקש, אני אומר את דעתי הפרטית שייקבע בכל המקצועות שאסור להפלות אדם בכל עבודה שהיא ולא בשכר, אלא אם כן יש לו חסר בידע המקצועי הספציפי שבה הוא עובד. לא לערב דברים אחרים והשכלה אחרת שהוא צריך להביא. זו דעתי, ורציתי להביא אותה בפתיחה, כי זה יפתור לנו את בעיות העוני בכל הארץ. כבוד היושב-ראש, השאלה אם זה נכון שאתה לוקח רק ידע מקצועי, כי עבדת מונוטוני, הכשרת מישהו ואפשר להכשיר. גם אצלי במשרד הייתה פקידה שחוץ מחותמת של עורכת דין היא יכולה הייתה להיות עורכת דין. השאלה היא מהם הגבולות ולאן אתה לוקח את זה גם מבחינת הכשרות, כי בסוף זה עלול,

לגרום לאוניברסיטאות ולחלק מהתפקידים שאנחנו לא ממש נצטרך אותם. השאלה מה הגבול. אני מסכימה איתך שיש תפקידים שאולי הלמידה העיונית, ההומנית אפשר להכשיר אותם, מדביק הבולים ועוד כמה מקצועות. אבל אני עוד פעם שואלת, גם אם אתה בתפקיד בכיר בבנק, השאלה היא אם את יודעת לקרוא מאזנים, מה את יודעת. אדוני מבין אותי? אני מקבלת את עמדת אדוני, אבל חשוב לי להבין אם יש גבולות. אני מסכים לדבר אחד, שאנחנו נקיים דיון על זה, ואז נרחיב את כל הנקודות שדיברת עליהן. אני מבקש מהמנהלת שבאיזשהו מקום בנושאי העבודה אנחנו נקיים על זה דיון. רק רציתי להביא את זה כתגובה על דוח העוני ולמקד למה נוצרות אוכלוסיות שלמות שהן מתחת לקו העוני. עכשיו נחזור לעניין עצמו שלשמו התכנסנו, ואני אבקש לכבד את סגנית סגן האוצר, שיש לה הרבה שעות וימים בנושא מתמודדי הנפש. תני לנו את הדרך איך אנחנו עושים שלא תהיה אפליה בין התמודדות נפש וסל השיקום שלהם לבין השירותים שמקבלים אלה שנקראים במשרד הרווחה מש"ה. את יודעת מה זה מש"ה. הצופים לא יודעים, מישהו יכול להגיד לי את זה? מוגבלות שכלית התפתחותית. מוגבלות שכלית התפתחותית. מדינת ישראל יכולה להתברך במוסדות ובשירותים וביחס שהם נותנים לאנשים שיש להם מוגבלות שכלית התפתחותית. אנחנו רוצים להגיע למצב שיהיה שוויון בין סל השיקום והשירות שמקבלים מתמודדי הנפש למש"ה. בבקשה, סגנית השר.

לפני שאני אתחיל בברכות, אני אתייחס למשפט האחרון שלך, כבוד יושב-הראש. אני לא יודעת אם אנחנו רוצים להשוות את אלו לאלו. אני חושבת שהרעיון הוא חליפה אישית, כי לא מה שצריכים מש"ה מה שצריכים בריאות הנפש, ולא בריאות הנפש כמו שצריכים אנשים עם אוטיזם. כל אחד עם המגבלה שהוא קיבל מבורא עולם, ולכן אני פחות שמה דגש על מה הם קיבלו,

אלא יותר לתת מענים שכל כך חסרים במערכת שהורעבה כבר שנים. ברשותך, אני רוצה לאחל הצלחה רבה, אני לא יודעת אם זו הישיבה הראשונה של הוועדה, אבל בוודאי בין הראשונות. אני מברכת על כך שבחרת, כבוד יושב-הראש, להתחיל את הכהונה שלך עם נושא כל כך חשוב, שזה תחום בריאות הנפש. תודה רבה, בהצלחה לך, לכל צוות הוועדה, זה משמח. תחום בריאות הנפש הוזנח שנים, ובהחלט הגיע הזמן להעלות אותו רמה.

הרבה רמות. לפני שאני אכנס לעצם הדברים, חשוב לי לחדד מהו ההבדל לדעתי בין מערכת הבריאות לבין מערכת הרווחה. בעוד מערכת הבריאות לטעמי אמונה על טיפול במחלות, בקשיים, אמונה על היכולת למגרם, לרפא אותן, מערכת הרווחה אמונה על חוסן, על היכולת של כולנו כבודדים וכחברה להתנהל עצמאית, לחיות חיים עצמאיים ומשמעותיים על אף הקשיים, המגבלות והמחלות. חזונו וייעודו של משרד הרווחה והביטחון החברתי הוא לעסוק, יחד עם משרדים נוספים ועם גופים אחרים, באיתור, במניעה,

בהגנה, בשיקום ובסיוע לכל אדם, משפחה וקהילה שנתונים במצבים של משבר משבר זמני או מתמשך מפאת המוגבלות שלו, עוני והדרה חברתית, קשיי תפקוד,

אבטלה, הזנחה, אפליה, ניצול וכל דבר אחר. לכן אני סבורה שמערך השיקום של מתמודדי נפש אני לא רוצה להפיל אתכם מהכיסא, אבל אני כן מאמינה שמערך השיקום של מתמודדי נפש צריך להיות תחת משרד הרווחה ולא הבריאות. שוב, במהות של חוסן, לחיות לצד המגבלה, ולא האדם הוא המגבלה. ולכן צריך להכשיר ולכוון מתמודדי נפש לחיים משמעותיים לצד המגבלה הנפשית. אני קוראת מכאן לשר הבריאות, השר דרעי, ולשר הרווחה, מרגי, תרימו את הכפפה, עשו צעד קטן שישנה בענק את מערך הרצף הטיפולי במדינת ישראל. בין שלל האתגרים שנמצאים בפני מערך השיקום בבריאות הנפש לדוגמה תת תקצוב, היעדר כוח אדם במערך השיקום עצמו, זה בהכשרות של כוח האדם שנמצא בתוך מערכת השיקום. גם שיטת תקצוב ותקנים ברגולציה עצמה במשרד הבריאות חסרים אנשים שיטפלו בתחום השיקום, במטה. יש לנו בעיה עצומה בעצירת הגידול והפיתוח של שירותי שיקום מותאמי שינוי וחדשניים. יש לנו הרבה בעיות בתוך תחום השיקום. בעיה אקוטית נוספת היא תוצאה של פיצול שירותים בין משרד הבריאות לבין משרד הרווחה, באמצע יש גם את קופות החולים. אנשים נופלים בין הכיסאות. מתמודדי נפש רבים מתמודדים לא אחת גם עם מוגבלות פיזית על כל סוגיה, שכלית או התפתחותית, כמו גם עם התמכרות, להבדיל, חלקם דיירי רחוב, קשישים, אסירים משוחררים. יש לנו פה אוכלוסיות כל כך רבות שנופלות כל הזמן בין הכיסאות ולכן לא זוכות לכלום. לכן בעיני החשיבות היא להעביר את נושא השיקום מהתוספת השלישית בתוך חוק בריאות ממלכתי למשרד הרווחה, שגם הוא יעשה מיקור חוץ ויטפל בנושאים של שיקום בצורה מיטבית. אנחנו חוקקנו בכנסת האחרונה - - - היועצת המשפטית, אמרת שיש חוק - - - יש חוק שיקום נכי נפש בקהילה. זו השורה הבאה שלי. אם אני מבינה נכון, הכוונה היא לא לגבי התוספת השלישית, אולי את מדברת על דברים אחרים, אולי על טיפול בדברים אחרים. אמרת שיש חוק שצריך להיכנס לתוקף בעוד שנה. מה החוק הזה? יש את חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות. הוא נחקק ממש בימים האחרונים של הכנסת הקודמת. אולי לזה מתכוונת חברת הכנסת וולדיגר, להכניס את מתמודדי הנפש למסגרת החוק שאת הזכרת.

אני אסביר. את הכנסת רק מקרים שהם כפולים כדי שלא תהיה פגיעה באדם, בזכאויות שלו.

לפי בקשתך אפשר להכניס את כל - - - קודם כל, יש את חוק שיקום חולי נפש בקהילה, שהוא חוק מצוין,

אני לא רוצה לגעת בו. אני כן אומרת שמבחינת התוספת השלישית ותקני אותי אם אני טועה, הנושא של שיקום נשאר בתוך משרד הבריאות, ומשרד הבריאות מטפל בו. זה עוד לא חלק מהרפורמה.

אם אני מבינה נכון, מכשירי שיקום. הכוונה היא יותר מכשירים ולא השיקום עצמו. לא, לא, לא.

גם השיקום עצמו נמצא בתוך משרד הבריאות, הוא לא חלק מהרפורמה. במשרד הבריאות, במסגרת חוק שיקום נכי נפש בקהילה. נכון, אבל לא בתוך הרפורמה.

בתוך משרד הבריאות, אבל לא - - - הכוונה היא שזה לא עבר לקופות.

זה לא עבר לקופות. משרד הבריאות הוא גם הרגולטור וגם המבצע בפועל של נושא השיקום. בעיני זה לא נכון וצריך לתקן את הדבר הזה. היית מציעה להעביר אותו לקופות?

זה לא קשור לתוספות - - - כמובן שהקופות הן חלק כי תמיד יש את - - - היא מציעה להעביר את זה לרווחה. סגנית שר האוצר מיכל מרים וולדיגר: אני מציעה להעביר את זה לרווחה,

כמובן שגם ברווחה יש מספיק דברים שצריך לתקן שם, וזאת הוועדה הנכונה והמקום הנכון לעשות זאת.

שהכול טוב ברווחה, יש המון מה לתקן גם שם, אבל בהשקפת העולם, משרד הבריאות אמור לטפל ולרפא את המחלות. גם אנשים שנמצאים היום ברווחה, כמו אוטיסטים או כמו אנשים עם מש"ה, כשהם חולים, או תרופות, הם צריכים לקבל בקופות החולים ובמשרד הבריאות. אבל את החוסן שלהם, את היכולת שלהם להתמודד עם העולם, את היכולת לנהל את החיים שלהם, הם עושים דרך הרווחה, ולכן בעיניי כך צריך להיות גם בבריאות הנפש. החוק שדיברנו עליו, חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות נחקק רגע לפני ההתפזרות של הכנסת הקודמת. הוא עוד לא נכנס לתוקף, אבל הוא תופר חליפה אישית,

אני מקווה שנצליח להוציא אותו מהכוח אל הפועל. הכנסנו שם את מתמודדי הנפש, כמו שאמרת, שיש להם ריבוי מוגבלויות, יש להם מוגבלויות נוספות, ולכן לא רצינו להדיר אותם מהחוק הזה כי הוא חוק

אבל זה לא נותן פתרון למתמודדי הנפש באופן כללי. אני אסיים. אני אגיד שכיום שיעור המיצוי של סל שיקום האנשים שזכאים לו, יש קושי גדול גם מצד משרד הבריאות וגם מצד הביטוח הלאומי להגיד כמה זה, מה האוכלוסייה הפוטנציאלית שאמורה לצרוך את סל השיקום. היום מדברים על בין 90,000-75,000 אנשים, כשבפועל מממשים אותו 31,000 אנשים.

אנחנו בשליש או 25%, אבל האחוזים הם קטנים מאוד. את אומרת ששני שליש שזכאים לזכויות האלה לא מקבלים אותן.

אכן לא צורכים את השירותים הללו. לא צורכים או לא מקבלים? לא צורכים. לדעתי הם לא יודעים איך להגיע - - - הם גם נדחים בוועדות. הם נדחים כי הם בתפקוד גבוה, ואין שם שירותים לתפקוד גבוה.

חייב לעשות סדר בכל - - - תיכף יושב-הראש יפתח את זה לדיון. אני רק אסיים, אני מסכמת. אני רוצה לומר שיש חסמים לסל שיקום אנחנו עוסקים היום בסל שיקום ולא ביתר הדברים שאמרתי, ולכן בסל שיקום יש כל כך הרבה חסמים. המחסום הראשון הוא לקבל 40% דרך ביטוח לאומי. זו ויה דולורוזה לקבל את זה זו עוד ועדה, ונדחים, וזה זמני וכו'. אוקיי, קיבלתם את ה-40%, עכשיו מתחילים חסם שני, למלא את הטפסים של סל שיקום, שהם טפסים שכדי למלא אותם צריך להיות בעל תואר שני באקדמיה כדי להצליח למלא; והם גם זקוקים לאנשים נוספים גם הפסיכולוג או הפסיכיאטר צריכים להיות חלק מהמילוי של המסמך הזה, ולכן זה מושך את הזמן עד שאתה ממלא.

הגעת לוועדה, עד שהיא מתקיימת לוקח זמן כי אין מספיק פסיכיאטרים, והוועדות לא מתקיימות. לוקח הרבה זמן עד שהוועדה קמה, בינתיים הבחור שביקש את השירות כבר מזמן נמצא באשפוז כי הוא לא קיבל שום דבר. חסם שלישי.

קיבלת כבר את מה שאתה צריך, נניח מתאמי טיפול לא מספיק מונגשים, ולכן הם לא יודעים בדיוק מה הם רוצים כשהם מגיעים לוועדה, אבל כבר קיבלת מה שרצית בוועדה, קיבלת וואוצ'ר, עכשיו לך תחפש את המסגרת שתממש את הוואוצ'ר. גם כאן יש חסם נוראי, כי אין מספיק מסגרות שאמורות לטפל ולשקם את אותו אחד שכבר קיבל את הוואוצ'ר של הטיפול. לכן יש לנו חסמים רבים שצריך למוגג אותם ולפזר אותם, ולכן אנחנו פה, כדי לעשות שינוי. אני רוצה להודיע כאן קבל עם ועדה שאני אדאג מהתפקיד שלי ששקל לא ירד מהתקציבים של בריאות הנפש, אבל לא רק שלא ירד, אלא אנחנו נקבל תוספות שיאפשרו גם פיתוח, גם חדשנות, גם עוד שירותים כדי שלפחות נשווה את המצב שלהם, אם לא נביא אותו למקום טוב יותר.

על זה נאמר במגילה: ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. עכשיו אני רוצה לבקש מהגברת פלורה קוח דוידוביץ שתיתן לנו סקירה על סוגית מיצוי זכותם של נכי נפש לסל שיקום שבאחריות משרד הבריאות. רשות הדיבור לגברת פלורה,

מהממ"מ של הכנסת.

המסמך הזה נכתב באפריל 2022 לבקשתה של חברת הכנסת מיכל וולדיגר, ובדיוק בהמשך לדבריה של סגנית השר, הוא מתמקד בשאלה כמה אנשים עשויים להיות זכאים לסל שיקום, וכמה אנשים מקבלים אותו בפועל. אני מבינה שמשרד הבריאות ימשיך ויציג אחר כך נתונים עדכניים על מקבלי השירות בפועל בשנים מאוחרות יותר

2022. במסגרת המסמך הזה אנחנו עשינו שימוש בנתוני 2020-2018. כמו שאמרתי, המטרה הייתה לבחון את מיצוי הזכויות. לפני שאני אציג את עיקרי הממצאים, אני אציג בקצרה מהו סל שיקום. בשנת 2000 נחקק בישראל חוק שיקום נכי נפש בקהילה, שהוזכר קודם, והמטרה שלו היא לקדם את השיקום ואת השילוב של נכי נפש בקהילה ולאפשר להם להשיג דרגה מרבית של עצמאות. החוק מאפשר שיקום בתחומים שונים תעסוקה,

השכלה וכולי, אנחנו נציג אותם בהמשך.

מדובר פה באחד משלושת הרכיבים של הרפורמה בשירותי בריאות הנפש שמתבצעת בישראל באמצע שנות ה-90 של המאה ה-20, כשיתר הרכיבים הם הרפורמה הביטוחית והרפורמה המבנית, והיא מתבססת על התפיסה שהפתרון המיטבי לטיפול בנכי נפש הוא בקהילה, בעוד שהאשפוז הוא פתרון לאנשים שלא מגיבים טוב לטיפול התרופתי, או אנשים שנמצאים בשלב אקוטי של המחלה. כפי שצוין, החוק מטיל את האחריות לשיקום נכי נפש בקהילה על משרד הבריאות. מיהם אלה שזכאים לשירותי סל שיקום? כאן אתם יכולים לראות שמדובר בבני 18 ומעלה שמתמודדים עם מגבלה נפשית, שסובלים מנכות רפואית בשל המגבלה הזאת בשיעור של 40% לפחות, שנקבעה לפי פריטים 33 או 34 לתקנות הביטוח הלאומי.

יש לנו שני תנאים גיל ונכות רפואית על רקע הפרעה נפשית.

החוק לא קובע איזושהי מגבלה לגבי גיל מרבי לקבלת השירות, ומשרד הבריאות ציין שאין איזושהי מגבלה שנוגעת לגיל פרישה. מי שאכן עומדים בתנאי החוק יכולים לפנות לוועדת השיקום האזורית של משרד הבריאות שתפקידה לבחון את הזכאות, ובסופו של דבר לקבוע מהי תוכנית השיקום עבור כל משתקם. בהינתן התנאים האלה ביקשנו ללמוד מהו מספר האנשים שפוטנציאלית יכולים להיות זכאים לסל שיקום ומהו מספרם של אלה שמקבלים אותו בפועל, ולכן פנינו למשרד הבריאות,

אמון על הנושא הזה ולביטוח הלאומי, שמשלם את קצבאות הנכות הכללית ונכות מהעבודה. לפי נתונים שמסר לנו משרד הבריאות, שאותם הוא מקבל מהמוסד לביטוח הלאומי, על אותה אוכלוסייה שהגדרנו הרגע, מדובר בשנת 2019 על כ-107,000 אנשים שפוטנציאלית יכולים להיות זכאים לסל שיקום. המשרד לא ציין או לא ידע לציין אם הנתון הזה כולל גם מקבלי קצבת נכות מהעבודה, שבאותה שנה היו כ-600 איש.

נתוני המוסד לביטוח לאומי היו גבוהים יותר למעלה מ-122,000 איש. כלומר, יש לנו כאן פער של קרוב ל-15,000 איש, והפער הזה יכול להיות אף גדול יותר כי לדברי הביטוח הלאומי ייתכן שהנתונים שלהם הם נתוני חסר. למרות המאמצים שלנו, לא הצלחנו ליישב את הפער הזה בין שני הגורמים, למרות שבסיס הנתונים הוא אותו אחד, הוא המוסד לביטוח לאומי. כדי שאבין, את אומרת ש-15,000 איש בערך שזכאים ומקבלים קצבת נכון מהביטוח הלאומי אינם מקבלים שום שירות מסל השיקום של משרד הבריאות. לא, אלו נתוני בסיס. סגנית שר האוצר מיכל מרים וולדיגר: זה פוטנציאלי. פוטנציאלית, אם פוטנציאלית הם מתאימים להיות כאלה שמקבלים סל שיקום. זאת אומרת, ה-122,000 לא מקבלים את קצבת הנכות? מתוך 122,000 30 קצבת נכות כן מקבלים. הוא מקבל קצבת נכות, אבל לא מקבל שום שירות בסל השיקום. לא, אנחנו לא יכולים להגיד את זה. אנחנו יכולים רק להגיד שפוטנציאלית זה מספר האנשים שיכולים לקבל סל שיקום לפי ביטוח לאומי. זה 107,000. זה משרד הבריאות. בביטוח לאומי המספר גדול יותר. הם גם מדברים על סל השיקום בביטוח הלאומי? סגנית שר האוצר מיכל מרים וולדיגר: על פוטנציאל של זכאים. אז אחד משני המשרדים לא יודע מה קורה. זה מה שמדגיש את חוסר הסנכרון ושאנשים נופלים בין הכיסאות. אין מינהלת תיאום. אין תיאום ביניהם. אנחנו רק יכולים להגיד שאי אפשר לקבוע אם מקור הפער הוא באופי העברת הנתונים בין הגורמים. אנחנו לא יודעים מהו מקור הפער, לא הצלחנו - - - מבין ה-120 - - - תיכף נגיע גם לזה. מה שאמרה סגנית השרה קודם, שרק 30% - - - סגנית שר האוצר מיכל מרים וולדיגר: 31,000 אנשים צורכים. תיכף נגיע גם לנתונים האלה.

גם אם זה 107,000,

בפועל מקבלים רק 30,000. כן. זה נכון ל-2022. נכון. משרד הבריאות מעריך שלא כל האוכלוסייה הפוטנציאלית אכן זקוקה לסל שיקום או מעוניינת בסל שיקום, ולפי ההנחה שלו שכפי שהוא ציין, מקורה בממצאי סקר של מכון ברוקדייל שנערך בקרב 350 משתתפים בשנים 2016-2015, שיעור המעוניינים הוא כ-70%. זה אומר שאם נחיל את ההנחה הזאת על נתוני משרד הבריאות, האוכלוסייה הפוטנציאלית היא כ-75,000 איש, ולפי נתוני המוסד לביטוח הלאומי, מדובר פה על אוכלוסייה של כ-85,000 איש. עולה השאלה אם הנתונים האלה עדיין משקפים גם את האוכלוסייה כיום, אם אפשר עדיין להתבסס על - - - בכל מקרה, זה 2019, אנחנו כבר ב-2023. בכל מקרה זה חסר במידע. תיכף נמשיך. למה אנחנו מדברים על הגודל באוכלוסייה הפוטנציאלית? כי נתוני משרד הבריאות מציגים את מספר מקבלי השירות בפועל, אבל השאלה שעלתה פה היא מה השיעור שלהם מכלל הזכאים וכמה מקבלים בפועל, מה השיעור שלהם. כשאנחנו מסתכלים על מספר המשתקמים בשנים 2020-2018, אנחנו יכולים לראות עלייה של כ-13% במספרם, עלייה שקרובה לעלייה שחלה גם במספר הזכאים מבחינת נתוני המוסד לביטוח הלאומי. אבל כשאנחנו שואלים מה השיעור של המיצוי של סל השיקום,

מקבלים

אנחנו יכולים לראות שהתשובה הזאת תלויה באיזו מהאוכלוסיות שעליהן דיברנו אנחנו נסתכל. אם נסתכל על נתוני משרד הבריאות ל-2019, אנחנו נגיע לשיעור מיצוי של כ-27%. אם ניקח את נתוני המוסד לביטוח הלאומי, נגיע לשיעור מיצוי נמוך יותר,

סגנית שר האוצר מיכל מרים וולדיגר: והאנשים. אין אנשים שברגע שהם הוכרו יש חלק מהשירותים שהם אוטומטיים, לא? אין אוטומט במדינת ישראל.

אין אוטומט במדינת ישראל. סגנית שר האוצר מיכל מרים

98%, רק 2% מקבלים. לא, כ-10% מקבלים. בכל מקרה,

כשחשבתי על הדיון הזה,

והתחילו טיפה לפני.

הם קיבלו סל שיקום,

מקבלים שנתיים ואם הוא זקוק לחונכות לעוד שנתיים, מה

אנחנו משערים שהנתונים האלה הם חיוניים לצורך תכנון מדיניות, התאמת השירות, ונשאלת השאלה מה הצעדים הנדרשים.

למה חסרים נתונים כי ביטוח לאומי לא יודע לאבחן? מאיפה נובע ההיעדר בנתונים? יש את

אנחנו פוגשים אותם יום-יום, פוגשים אותם בהרבה מקומות, והם משוועים לתנאים, משוועים לדברים שמגיעים להם בדין ולא בחסד. אני מקווה שאנחנו, חברי הוועדה כאן, נעלה

העובדות שונות לגמרי.

אני רוצה שתמשיכי וברצף. זה מספר מקבלי השירות לפי השירותים. עוד פעם, זה רק 2022-2021, אבל אתם

שני הדברים שאני חושבת שכל אחד מאתנו, זה מה שמוביל אותנו איפה לגור ואיפה לעבוד. עוד נתון שאני חושבת שהוא חשוב מאוד, הנושא של גיל. ציינתם שאין לנו מגבלה בגיל.

זה מתחיל מבגירים בגיל 18, ולא יוצאים לפנסיה אצלנו.

מצד שני, החסר בכוח אדם בשירותים עצמם. יש לי שירותים עם תורי המתנה בגלל שאין צוותים. בגלל תנאי העסקה ירודים? כן. כן. חלק. חלק. חלק. חלק גדול. אני מבקש לא להפריע

החשיבה האסטרטגית לתכנן את מערך השיקום כולו לחמש או עשר השנים הקרובות, בניית תוכנית חומש להסדרה מחודשת ומכרוז השירותים, כולל עדכון ושדרוג

אנחנו כגוף חייבים לתת את התשובות להם ולמשפחות שלהם.

אנחנו שומעים פה נתונים מאוד מאוד מדאיגים, שחלקם בכלל נובע מעניין פרוצדורלי. אני מזכירה,

ואז עלתה הטענה לנושא הוועדות, ואחת מנציגות הביטוח הלאומי

תסכמי. אני שמעתי שבערך 12 מרכזי אנוש עלולים להיסגר בגלל חוסר תקציבי. אני חושבת שהנתון הזה שקיבלתי וזה מידע ממשרד הבריאות הוא מידע מאוד מאוד

בלי להאשים את העבודה שלכן,

עבודה נהדרת,

הם לא יכולים - - - אם יש תקציב,

היום באגף בריאות הנפש כמה נשארו אצלכם, שלושה-ארבעה אנשים? מדובר

אני בא מהחברה הבדואית ולא שמעתי נתונים.

כחברי כנסת מהחברה הערבית,

איפה יש סלי שירותים בחברה הערבית, מה המספר שלהם ביחס למספר הכללי. וחשוב לנו לשמוע כמה מה-122,000 שזכאים לקבל, כמה מתוכם הם מהחברה הערבית. חשוב לנו לשמוע את הנתונים האלה על מנת שנוכל להתמודד ולפנות למי

יש לנו דיור ציבורי,

מה אתה שואל אותם?

הכול יש לנו.

אנחנו פשוט אוהבים תמיד להתלונן. הבעיה היא שהפרוטוקול לא מבין בדיחות, תגיד שזה במירכאות. עמותת אנוש, עמותה ישראלית לבריאות הנפש, עורכת הדין שנית סוקולובסקי, בבקשה.

קודם

כי בלתי מתקבל על הדעת שיש חוק,

אבל שמים בדרך את כל המכשולים האמיתיים כדי שאנשים לא יקבלו את השירות. ואנחנו עוד לא מדברים על המצב של קבוצות שונות בתוך האוכלוסייה הערבית, או בתוך האוכלוסייה

אני כבר אומר, אחריה חבר הכנסת חילי טרופר. אשתדל מאוד לעמוד בזמנים. ראשית, תודה רבה לכבוד היושב-ראש ולסגנית השר על הנושא החשוב

מה זה אומר?

הם מקבלים מענה מצומצם מאוד של מספר שעות שבועיות בבית. הם לא יכולים לחיות עם זה.

אני לדוגמה מלווה אדם שההוסטל הודיע לו שהוא נאלץ לעזוב את ההוסטל,

לא סתם הרבה עיריות אני עבדתי פעם בעירייה,

כשעבדתי במשרד התרבות והספורט, הייתי שר, החזקנו אנשים שעזרו לרשויות הערביות למצות זכויות כי לפי החלוקה שם פתאום ראינו שכמעט לא נבנים מגרשים לחברה הערבית סתם כי הם לא עושים את כל

מתמודדי נפש מגיעים לעבוד במקום מבלי שהם עוברים אבחון, נשארים בעבודה הזאת במשך שנים רבות, למרות שהם קוראים לעצמם תוכנית שיקום זמנית. זו לא תוכנית שיקום זמנית, זו פשוט עבודה בעיניים, מדובר בעבדות מודרנית

שימו לב שאפילו סל שיקום קורא לזה שירות תעסוקה,

לקבל שלושה שקלים לשעה זו לא תעסוקה, זה מבזה. אנשים הולכים לשם ונפגע להם הערך העצמי. להגיע למקום שאמור לשקם אנשים תמורת שלושה שקלים לשעה ולהישאר שם במשך שנים רבות ולקרוא לזה תעסוקה,

אני רוצה לענות בתור מי שאחראית על התעסוקה וסל השיקום,

ואנחנו באמת עמלים עכשיו על כל הנושא של האסדרה,

בשותפות המתמודדים, בשותפות בני משפחה ובשותפות משרד הרווחה

אני חייבת להגיד, מדברים פה הרבה על חוסר מיצוי לפני שמגיעים בכלל לסל שיקום, ואני רוצה להגיד על חוסר מיצוי בסל שיקום זה לא בגלל המתמודדים, וזה לא בגלל שקשה להם, ולא רק בגלל הבירוקרטיה. אני רוצה לזעוק היום את זעקתו של שימי, גבר בן 50 שהיום נמצא באשפוז, אחרי אשפוזים תכופים. אתם בטח שואלים את עצמכם: למה? אולי הוא במצב פסיכוטי? אולי הוא במצב לא מאוזן? לא, לא בגלל זה. בגלל שאין שום הוסטל ושום קהילה תומכת שיכולה לקבל אותו. וכבר כשמתפנה איזשהו מקום וכולם עטים עליו וכותבים יש עכשיו מקום,

מקבלים בן אדם אחד, ואת הבן אדם האחד הזה בוחרים בפינצטה, את הבן אדם הקליל, וזה הכאב לב הכי גדול. והוא נמצא באשפוז. באשפוז. הוא לוקח כספים של המדינה, כשיכולים להשקיע בו הרבה פחות כספים ולתת לו מענים הרבה יותר פשוטים בקהילה עצמה. עוד דבר שאני רוצה להגיד, גם לנושא של התחלואה הכפולה. לא יתכן שיש מרכז אחד של תחלואה כפולה שלא עונה בטלפון אני מדברת על ירושלים, ויש גם ברחבי הארץ. אין מענה טלפוני, אין מענה פסיכיאטרי, אין מענה אנושי. יש לי דיירת שהייתה אצלנו שמונה חודשים, החזיקה את עצמה אני לא יודעת איך היא עשתה את זה שמונה חודשים דיירת שיצאה מהוסטל, והיא חזרה עכשיו, ברגעים האלו להוסטל בגלל שלא היה מענה בקהילה. זה אבסורד, זה מטורף. הוסטל הרבה יותר יקר ממענה פשוט בקהילה של קבוצה פעם בשבוע וטיפול פעם בשבוע. אז אולי יש אינטרס להוסטלים שזה יהיה כך, אתם לא מבינים?

אבל זה לא - - - אני לא יודעת, מעניין אותי. אני תמיד שואלת שאלות קשות. אולי זה אינטרס של הוסטלים. אני חייבת להתייחס לנקודה האחרונה, של המחסור בכוח אדם. אין סתם מחסור בכוח אדם. מדריכי שיקום מרוויחים שכר ביזיון. ממש. פסיכיאטרים אין פסיכיאטרים. את מדברת על העובדים הסוציאליים? גם מדריכי שיקום, הם אנשים בלי הכשרה ספציפית. כנ"ל עובדים סוציאליים. את מתכוונת לחונכים. מתאמי טיפול גם. כן, מתאמי טיפול הם עובדים סוציאליים. רגע, לא. מתאמי טיפול זה משהו אחד, אלו עובדים סוציאליים עם הכשרה אקדמית.

מדריכי שיקום הם לאו דווקא עם הכשרה מקצועית. ואם הם צריכים לטפל ב-1,000 אנשים על כל אחד, זה אומר שאין סיכוי שהם יגיעו לאנשים. אני אגיד מעבר לזה, עם כל הכבוד לשכר ההולם שנחתם וכל היופי בזה,

הרבה אנשים עוזבים את המקצוע אחרי כמה שנים. בתור מנהלת בתחום הזה כמה שנים קשה מאוד לגייס, וכבר כשמגייסים עוזבים את המקצוע,

הרבה פעמים ממניעים כלכליים, כי אי אפשר להחזיק דירות, אי אפשר להחזיק את המחייה, עם כל הכבוד להסכם שנחתם עכשיו. אני אגיד נקודה נוספת, על הפסיכיאטריה שהולכת ודועכת. אני לא יודעת למה מחכים. אני באמת לא יודעת למה מחכים. פסיכיאטרים, הדור הבא בעוד כמה שנים יוצאים לפנסיה, בכל שנה נכנסים אולי 30 אנשים. תסתכלו על הנתונים, נתונים מזוויעים. זה מקצוע בהכחדה. יכול להיות שצריך להפריד אותו ממקצוע הרפואה ולנסות לייצר איזושהי דיסציפלינה שונה. היום אנשים מחכים בין חצי שנה לשמונה חודשים כדי לקבל תור של פסיכיאטר. מה שקורה בפועל, הם הולכים למיון נפשי, הרבה פעמים מתאשפזים.

אני כשיש לי איזשהו פצע בעין ואני רוצה ללכת לרופא, אני לא יכולה ללכת לרופא? אם אני לא אלך לרופא,

אני אגיע למיון ואחרי מיון אני אתאשפז.

בגלל ההחרפה של הדבר הזה. הם אנשים שקופים והדבר הזה צריך להיכחד מהעולם. הדבר הזה צריך להיות בעבודה בלתי פוסקת עד שאנחנו נשיג מענה הולם, כנ"ל הפסיכיאטריה, וכנ"ל כל הטירוף הזה.

תודה רבה לכם. תודה רבה. את יושבת-ראש איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים?

אני עובדת סוציאלית מטעם איגוד העובדים הסוציאליים ומנהלת בתחום דיור בריאות הנפש. תודה רבה. תודה רבה. אני רוצה לעבור לנועם טלר, פורום היזמים בבריאות הנפש, בבקשה. תגדיר לי מה זה הפורום הזה. אנחנו פורום שמפעילים את מסגרות השיקום בקהילה הוסטלים, דיור מוגן. אנחנו עושים את העבודה בשטח. חברת הכנסת גוטליב, יש לך הזדמנות לשמוע את מנהל ההוסטל. תודה רבה על הדיון החשוב הזה, ולמיכל, שמלווה אותנו כבר הרבה מאוד שנים. אני בוועדה הזאת כבר פעם שלישית, ולצערי, בינתיים לא התקדם שום דבר. אני מדבר מבחינת התקציבים. תקציב בריאות הנפש במשרד הבריאות עומד על כ-2.7 מיליארד שקל, שמתוכם 1.4 מגיע לבריאות הנפש, שיקום בקהילה, והשאר הולך לבתי החולים הפסיכיאטריים. בבתי החולים הפסיכיאטריים מאושפזים כ-3,300 חולים. יש לי שאלה, אולי יותר למשרד הבריאות, מה המימוש של התקציב הזה של 1.4, של 2.7? אתם מחזירים כסף לאוצר או שאתם מוציאים את כל הכסף?

אנחנו בחוסר. בחוסר עדיין. בחוסר. ה-1.3 מיליארד שמופנים לבתי החולים בבתי החולים מאושפזים כ-3,300 חולים. אנחנו מקבלים 1.4 מיליארד ומטפלים ב-35,000 דיירים בקהילה. אין שום יחס בין התקציב לבין כמות הדיירים שאנחנו משקמים בקהילה. תגיד עוד פעם, כמה בבתי החולים? כ-3,300 חולים מאושפזים בבתי החולים עם תקציב של 1.3 מיליארד, לעומת 35,000 בקהילה, עם 1.4 מיליארד. ברור שאדם שמאושפז עולה יותר מאשר אדם בקהילה. אבל לא ביחס של 1:10. לא צריך להוריד מהאשפוז, אבל צריך בהחלט להעלות לאין שיעור. סגנית שר האוצר אומרת לי שלפי החוק אין הגבלת תקציב, כך שהשאלה היא לא כמה. לא, התקציב הוא צבוע. התקציב הוא 2.7 מיליארד לבריאות הנפש. לא, אבל זה לפי שמשתמשים בזה. זאת אומרת, אין לך בעיה של מגבלות תקציב. מספר האנשים שנכנסו למערכת במהלך השנים גדל, ומצד שני, התקציב לא גדל בהתאם. זה מה שאנחנו אומרים. כנראה שלא מממשים יותר. רוצים לממש, רק שאין כסף. עכשיו אני אסביר מה זאת אומרת שאין כסף. הם אומרים שאין כסף,

ברור שבסוף יש תקציב. יש תקציב, הוא מוגבל. סגנית שר האוצר מיכל מרים וולדיגר: אני אומרת שהחוק הזה,

חס וחלילה, עלייה ניכרת במאושפזים, המדינה תשלם את זה. מה אתה מציע, במשפט אחד?

אחת, כשמפעילים את המסגרות בשיקום, בגלל חוסר התקציב שאנחנו לא מקבלים, ובעקבות שינוי חקיקה של שכר מינימום ודברים כאלה, אנחנו היום מתומחרים מתחת לשכר מינימום בשכר עובדים בסיסיים. מדריך שיקום אני מתומחר על 28.47 ש"ח לשעה, שזה מתחת לשכר המינימום. המשמעות היא שאנחנו צריכים להביא כסף מהבית. אני רק מעלה את הנתונים. עובדים סוציאליים היה צו הרחבה בשנת 2017. עד היום לא קיבלנו את התוספת. נכון שעכשיו יש עדכון - - - נכון, מה-1 בינואר יש עדכון. יש עדכון על צו הרחבה שנכנס לתוקף עכשיו. זו הפעימה השנייה של צו ההרחבה. הפעימה הראשונה מ-2017 עד היום, למרות שהיינו בבתי משפט, עד היום לא קיבלנו את התוספת. אנחנו מממנים מ-2017 את שכר העובדים הסוציאליים, את התוספות, מכיסנו. נושא שכר הדירה שכר הדירה עבור הדיירים שאנחנו מטפלים בהם, שמגיע ממשרד השיכון והיינו פה בדיון הקודם בוועדה עומד עדיין משנת 2013 ועד היום על 770 שקל. אני לא רואה דייר שיכול לשכור דירה בקהילה ב-770 שקל.

בזמנו העלו את נציג משרד השיכון, שמשרד השיכון לא יכול לתת תוספת, אבל מצד שני, הדיירים לא יכולים לגור בקהילה, אז הם גרים בשכונות מרוחקות, בשכונות עוני, הופכים להיות הומלסים. לא יכולים לעמוד בתקציבי שכר הדירה, השכר הכולל. יש לי רק שאלה, משהו לא היה ברור. אתה דיברת על 3,500 מאושפזים או 3,500 מיטות אשפוז? 3,300 מיטות אשפוז.

זאת אומרת, מאושפזים יכולים להיות יותר מבחינת אנשים. דני גיגי מפורום הדיור. אני ממשיך את הדברים שנאמרו פה בקשר לשכר הדירה. קודם כל, חסר לי פה משרד השיכון, לשמוע את עמדתו על נושאים של דיור ציבורי, דיור ציבורי עבור מתמודדי נפש. זו סוגיה שאנחנו מכירים אותה כבר הרבה מאוד שנים. יש למעלה מ-11,000 מתמודדי נפש שהיו אמורים להיכנס לתהליך הזכאות לדיור ציבורי משרד השיכון נותן את המספרים האלה אבל הם לא נכנסים בגלל כל מיני שיקולים שמנחים את תנאי הזכאות, והיום הם לא זכאים לדיור ציבורי, והם מקבלים סיוע בשכר דירה. הסיוע בשכר דירה לא מוצמד לשום דבר, הוא סיוע בשכר דירה שעומד על 1,200-700 שקלים. סיוע שלא עוזר להם להשיג את מה שהם צריכים להשיג, שזו דירה, בעיקר בשוק כזה שבו עליית המחירים היא כל כך גבוהה. משרד השיכון כינס ועדה, ועדת הכהן, שהייתה אמורה לדון בנושא הזה, ואני מבין שגם היו לה המלצות לעשות משהו בכיוון הזה של הגדלת הסיוע למתמודדי נפש. צריך לתת תשובות לגבי זה איפה זה עומד, אם יש כבר החלטה להצמיד את שכר הדירה למה שקורה בשוק, או לתת להם זכאות לדיור ציבורי, להגמיש את הקריטריונים. לעשות איזושהי פעולה שתאפשר לכל האנשים האלה לחיות בקהילה ולא רק לחיות בהוסטלים, כי הוסטלים זה פתרון, אבל זה לא הפתרון היחיד. אני חושב שזה משהו שצריך לעלות לסדר-היום בוועדה. תודה. אני מבקש ממשרד הבינוי והשיכון, בגלל מה שאמרת, תשובה במקום, אם יש לכם. שאול מוצפי, מנהל אגף תוכניות סיוע.

רחמים פה? לא. אז אנחנו נבקש ממשרד השיכון להעביר לנו תשובות לשאלות שהעלה פה מר גיגי. אני מתנצלת, אני חייבת ללכת לדיון אחר. אני רוצה שוב לברך את יושב-ראש הוועדה, ישראל אייכלר, ואת כולכם שהגעתם. זו לא ועדה של פעם אחת, וזהו ושכחנו. כן, תהיה ישיבת מעקב, אחרי שנקבל תשובות.

נשים דגש על הסרת החסמים, כמו שאמרנו, גם בביטוח הלאומי, גם בוועדות, גם במשרד הבריאות. One stop shop שכולנו מכירים כשם אנחנו בהחלט נדאג שזה יצא לפועל, בעזרת השם, שנוכל למקסם את כמות האנשים שיממשו את סל השיקום. אני חייבת לומר שסל שיקום במהותו הוא דבר נהדר, זה סופרמרקט ענק של שירותים נפלאים שבהחלט יכולים להרים את מתמודדי הנפש ולאפשר להם חיים כמה שיותר עצמאיים בקהילה ומשמעותיים. לכן מבחינתי זאת משימת חיי, להוריד את החסמים ולעשות את הדרך לחיים משמעותיים קלה יותר למתמודדי הנפש. תודה רבה לכם, ואני מתנצלת שאני צריכה לצאת.

אני רוצה לשמוע את נציג המדריכים. שב,

את עצמך ואת התפקיד שלך. תסכם לנו במשפט אחד את הבעיות שלכם. חיים כספין, אני מבאר שבע.

אני שומע שאתם לא מכירים את התחום הזה של מדריך שיקום, וזה הבסיס של כל השיקום. זה הבן אדם שמבצע את תוכנית השיקום שהעו"סיות עושות בשטח. כשאדם מפחד לנסוע באוטובוס, אני אעלה אותו ואחשוף אותו לנסיעת אוטובוס, ולאט-לאט

כמה הוא מקבל לשעה? הרבה-הרבה מהיזמים משלמים פחות ממינימום. יש חוק במדינה הזאת לשלם מינימום. אני קיבלתי שלוש שנים אני יכול להראות לכם תלושים שלי פחות ממינימום. בתלוש, פחות ממינימום. בתלוש, פחות ממינימום. פחות ממינימום. אז אתם שואלים למה אנשים לא באים לעבוד? מי גוזר עליכם את הקופונים, על העובדים?

או - - - זו הבעיה. אתם צריכים להבין בתור אימא לילדה אוטיסטית בתפקוד נמוך, אני אומרת את זה כל הזמן, אני לא מוכנה לקבל שעל העבודה החשובה הזאת אתם תקבלו 29.90 לשעה. לא קורה, לא יקרה. ואם גוזרים קופונים, כמו שאמרתי, דלת אחת תפתח את השירותים ובאותה דלת אתם תקבלו את הכול. בייעוץ ארגוני פשוט ביותר עושים את הדבר הזה. הרי אתם צריכים להבין, בלי המדריכים אין סיכוי. בלי התומכים אין סיכוי. בלי הסייעות והסייעים אין סיכוי. זה לא קורה, ולכן צריך למצוא את הפתרון הזה, ואם מישהו גוזר קופונים, זו שערורייה שאני לא יכולה לקבל אותה. המדינה מפריטה ולא רוצה לוקחת אחריות, ואז לא מפקחת, אז מישהו אמור לפקח. אני פה, והיו"ר פה. אנחנו פה יושבים. מהרגע שהיו"ר כינס את הוועדה הזאת, בכל שבוע מתכנסת כאן הוועדה בנושאים סופר קריטיים, הכול נרשם, נדרשות תשובות. זה ששנה וחצי לא היינו כאן בממשלה, אתה לא יכול באמת לשלוט בזה. אנחנו לא באים לעכב את זה, לשים את זה על איזה מדף,

אנחנו רוצים למצוא את הדרך שבה לא יגזרו קופון על כסף כשאתם עובדים בעבודה כל כך קשה, כל כך סיזיפית וכל כך חשובה,

ולכן הדברים נאמרים פה, נרשמים ונבדקים, שיהיה ברור. תתחילי בזה שמנהלי העמותה לא ירוויחו 70,000 שקלים בחודש, ואז אולי יהיה קצת יותר כסף. הכול יהיה שקוף. אנחנו נדרוש נתונים, היו"ר דורש נתונים מישיבה לישיבה.

אני מתכוון, בעזרת השם כל מה שהיה בדיון הזה, היו שאלות, ואנחנו רוצים לקבל תשובות מכל משרדי הממשלה, בעזרת השם, שייתנו לנו סיכום של הדברים, ואנחנו בישיבת המעקב נוכל לבוא עם בשורה. אני אשמח להוסיף משהו. יש דוח מבקר המדינה מ-2016 ושם כתוב שיזמים מקבלים מכרז בלי לעבור מכרז. אתם יודעים את זה, משרד הבריאות? קראתם את דוח מבקר המדינה? כי יש לי פה בתיק, אני יכול להוציא אותו

אולי תעביר לנו את זה? אנחנו נעביר את זה למשרד הבריאות ונקבל תשובות.

אני רוצה לסכם את הדיון כי אנחנו חייבים לסיים, אני כבר חרגתי ב-12 דקות מהזמן.

שמענו שלוש פעמים. יש משהו שעוד לא אמרת ואתה רוצה להגיד? אני רוצה לשאול שאלה את משרד הבריאות. חאלד מחאמיד, מטה מאבק הנכים. אני רוצה לשאול את משרד הבריאות לגבי כלל המוגבלים, לא רק חולי נפש. אנשים שמרותקים לכיסאות גלגלים במגזר הערבי בלבד למה אני מדבר? בגלל שאין לנו לא דיור ציבורי, לא דירות נ"ר, אין לנו כלום. כשאתם שולחים בן אדם אין חסינות לאף אחד, זה יכול להגיע לכל בית, להיות מוגבל על כיסא גלגלים. אתם שולחים יחידה להמשך טיפול, עושים את הטיפול,

כשהניירת מגיעה אליכם למשרד השיכון, היא נתקעת.

השאלה נשאלה, ואנחנו נחכה לתשובות. אני רוצה תשובה למה הבעיה נתקעת אצלכם במשרד השיכון. אנחנו רוצים, בבקשה, אם תוכלו לעזור לנו, לעזור למוגבלים האלה, שיהיה חוק בינתיים כי נסתפק בזה שהוא רק משלם מיסים לעירייה, אישורי עירייה. לא ניפול באישורים שאנחנו לא יכולים להגיע אליהם, אף שר לא יכול לעזור לנו גם בחוק שנמצא עכשיו. תודה רבה. אני רוצה לסכם את הדיון. אני חייב לסיים כי אנחנו כבר 14 דקות אחרי הזמן. אנחנו נקיים ישיבת המשך, בעזרת השם, ישיבת מעקב, אחרי שיהיו לנו תשובות ממשרדי הממשלה. אני רוצה לסכם. אנחנו מבקשים מהממ"מ קודם כל לבחון את התוכניות הקיימות לסייע לסובלים ממוגבלות שכלית התפתחותית להשתלב בקהילה אל מול הסיוע המוצע בסל שיקום למתמודדי הנפש. אומנם אי אפשר לעשות שוויון ולהשוות, אבל אנחנו רוצים מה הפערים בין אלה לאלה כדי שנוכל להשוות את התקצוב ואת השירותים שמקבלים מתמודדי הנפש, כמובן במה שמגיע להם ומה שהם צריכים לעומת הצרכים, שהם אומנם שונים, אבל אני רוצה שהם יהיו שווים. ממשרד הבריאות אנחנו רוצים לקבל תשובות בכתב לשאלות שהעלו פה חברי הכנסת והנוכחים. אני מקווה שתקראו את הפרוטוקול, תראו את השאלות ותעבירו לנו את התשובות. הוועדה מוטרדת מכך שרק שליש מהזכאים מקבלים את השירות, וצריך לפעול למיצוי הזכויות. אני חושב שאין עוד משרד ממשלתי או איזשהו תקציב שרק שליש ממצים. ופה מדובר באנשים שהם מוגבלים במידה מסוימת, ולדעתי זאת הסיבה. אני לא חושב שיש איזושהי מזימה של מישהו שלא רוצה לתת להם. אני חושב שהאופי של מתמודדי נפש גורם לכך שרבים מהם לא רוצים שום דבר. צריך לתקצב כמובן את העובדים הסוציאליים ואת המדריכים, לעודד אותם למצות את הזכויות שלהם כי זה מה שמגיע להם על פי חוק. המחסור בעובדים, בכוח אדם ממש מזעזע מה ששמענו פה. זה כאילו שבית חולים יגיד אין לי רופאים, רבותיי החולים, תישארו במיטות, אין היום רופאים. אין לנו, יש לנו בעיה. מה ההבדל בין אדם שהוא חולה פיזית שרופא אומר לו אין לי כוח אדם בשבילך, למתמודד נפש שאומרים לו אין לי בשבילך בני אדם? זו זוועה שאנחנו חייבים לתקן אותה. בעניין החסמים חייבים להפעיל מתאמי טיפול שימצאו את הדרך להסיר חסמים. לצערי, אנחנו יודעים שמי שמאושפז בבית חולים ומועבר, בתוך המחלקות הפסיכיאטריות יש עובדת סוציאלית שממלאת לו את הטפסים. אבל מה יעשה בן אדם שלא זכה לזה? הוא צריך להיות פרופ' בשביל שיוכל לעבור, ואני לא רוצה שהם יגיעו לחברות מיצוי זכויות וישלמו אחוזים על הפרוטות שהם מקבלים. אמור להיות בקופות החולים. אמור להיות בקופת החולים. אבל הם צריכים לחכות חודשיים בשביל זה. אני רוצה שהם יקבלו את זה. תבקשו גם פילוח על נפגעי תאונות עבודה, כי אנחנו לא החצר האחורית. נכי תאונות עבודה הם לא חצר אחורית, ותבקשו גם את הפילוחים האלה שאתה אמרת, בבקשה, גם לנכי תאונות עבודה. אני מקבל את מה שאתה אומר. אנחנו ביקשנו פילוחים לגבי אוכלוסיות, אזורים ומחוזות, אז גם לפי - - - למה הכוונה? לפי סיבת הפגיעה? אתה מדבר על סוגי מחלות? למה זה רלוונטי? בוודאי שזה רלוונטי, לאור מה ששמענו בתחילת הדיון, שרק 600 מתוך דרך אגב, הביטוח הלאומי נמצאים פה? אני ממשיך בסיכום. רשמתי בסיכום את מה שאתה אומר, נקודה. אנחנו נבחן תיקוני חקיקה בחוק השיקום כדי שנוכל לתאם את זה. אנחנו נהיה בקשר עם סגנית השר וולדיגר לגבי האפשרויות השונות לעשות איזושהי רפורמה בעניין הזה, לאפשר פתרונות אם במסגרת משרד הבריאות, אם במסגרת משרד הרווחה. זה עניין בירוקרטי, אבל כבר אמרנו ליועצת המשפטית שאנחנו רוצים שכל החוק הזה שעומד להיכנס לתוקף איך אתם קוראים לו? חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות. חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות, שיחול גם על מתמודדי נפש. לבקש את התיקון הזה. כן, אני רוצה את זה. זאת אומרת, שעד שיגיע החוק לביצוע, מתמודדי הנפש כבר יהיו כלולים בחוק הזה שמאפשר להם שירות. אנחנו מבקשים סנכרון בין המוסד לביטוח לאומי למשרד הבריאות. התביישתי לשמוע פה שני מוסדות מרכזיים במדינת ישראל אחד אומר מספר אחד, אחד אומר מספר שני, ואי אפשר להגיד אלו ואלו דברי אלוקים חיים,

או שאלו צודקים או שאלו צודקים, חייבים להיות מסונכרנים. צריך מישהו שיתכלל את זה. כולם הציעו פה רעיון one stop shop. בעברית פשוטה זה שאדם נכנס לתחנה אחת ויש לו סדר דברים, והוא יוצא מסודר.

תבוא היום, תבוא מחר, חסר לך מסמך. מתאמי הטיפול יכולים לעשות את זה. אנחנו רוצים למנוע את הבירוקרטיה ממתמודדי הנפש. כמה שבירוקרטיה יכולה לשגע אנשים שאינם מתמודדי נפש, תארו לעצמם מתמודדי נפש שנתקלים בבירוקרטיה, הם פשוט נסגרים בבית. לדעתי פה הסוד של החסר במספרים. בוועדה חסרים נציגים של קופות החולים, הם התחנה החסרה במיצוי הזכויות ובבירוקרטיה. אני חושבת שנכון לצרף אותם לדיונים הבאים. וגם לא דיברו על אלה שבפעם הראשונה נתקלים בדבר הזה. כן, זה הכי קשה להם. אנחנו נקיים, בעזרת השם, ישיבת מעקב, ובישיבת המעקב אנחנו נעביר את ההערה שלך לקופות החולים. אני לא יודע אם קופות החולים כבר התרגלו לחוק החדש, לרפורמה בבריאות הנפש. היא קיימת כבר מעל שש שנים. כן, אבל בינתיים התחושה האישית הלוואי ואני טועה שהם עדיין לא השתכללו בעניין כמו שבנושאים אחרים, במחלות פיזיות אחרות. משרד הבריאות, גם לכם יש עבודה רבה. אתם שמעתם פה את הדברים, ואתם בעצמכם סיפרתם פה דברים שצריך לתקן לגבי מתמודדי הנפש ולהביא את זה למיצוי מקסימלי. ביחד אנחנו נעשה עבודה לקידום המענים ומיצוי הזכויות. אנחנו נקיים, אחרי שאתם תכינו לנו תוכניות עבודה והצעות - - - אתה רוצה לקצוב בזמן? אני מתלבט אם לקצוב זמן, אני לא יכול להגיד לכם כמה זמן אתם תתארגנו. את חושבת שחודשיים זה מספיק? בתוך חודשיים תוכלו להכין את התשובות? את הנתונים? לא רק את הנתונים, את השיפורים, את ההצעות לתיקון, את הצעות החוק שאתם רוצים.

הצעות החוק, כמו שאמרו כאן לא נגעו לא בחוק ולא בתוספות אי פעם. זו עבודה ארוכה מאוד. אז ייקח לכם יותר זמן? אני חושבת שאם אני אגיד: כן, בעוד חודשיים אנחנו יכולים לתת, זה פשוט לא מקצועי ולא נכון. כמה זמן כן? צריך לדבר עם היועצים המשפטיים.

זה לא נוגע רק - - - שוב היועצים המשפטיים אשמים? לא, לא, סליחה. סליחה, חיי אדם פה על השולחן, לא יועצים משפטיים. בואו נסכם שבסוף מושב החורף, בעזרת השם, אני רוצה ישיבת מעקב עם כל מה שיש לכם. מה שלא יהיה, נקיים עוד ישיבה במושב הבא. אנחנו פה, בעזרת השם. תודה רבה לכולכם שהגעתם, ומקווים למען מתמודדי הנפש,

שמתוך הדיונים האלה ייצאו פתרונות לכל הבעיות שלהם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:55.